בוקר טוב לכולם,

ערוץ הכנסת כמובן. יש לנו אורח מנכ"ל הכנסת לשעבר והיום ראש עיריית נצרת עילית רונן פלוט.

40 שנה, חברים,